שלום לכולם, אני מבקש לפתוח את הישיבה. אני חייב להגיד לכם שהעניין הזה נפל עלי ביום לא כל כך פשוט, אבל זה חוק כל כך חשוב, לכן אני גם נמצא פה. אני רק רוצה לומר שאני אגיד גם ליועצת המשפטית וגם לחבריי חברי הכנסת ולאורחים פה בחדר מה הרעיון, מה הקו שאתו יעבור החוק, או בלעדיו לא יהיה חוק. אני אבקש אחר כך ממירב בן-ארי להחליף אותי להמשך הדיון, תוך כדי שהיא כמובן עומדת על העיקרון הבסיסי הזה. כמובן שההצבעות יהיו רק בנוכחותי, אז אני מבקש ממנהלת הוועדה ומהיועצת המשפטית להתחיל את ההצבעות רק כשאני אהיה כאן. אתה מתכנן לעשות הצבעות היום?

החוק בכללותו, אני לא מתכוון לפתוח אותו. החוק בכללותו,

הוא חוק שאני מקבל אותו ומקדם אותו וגם אתמוך בו. יש רק אלמנט אחד, שצריך להכניס בתוך החקיקה הנוכחית, שמדבר על חלוקת הכספים לאגודות הספורט בשטח, הווי אומר הקבוצות הקטנות שמשחקות מבחינתנו בליגות הנמוכות, מהליגה הלאומית ומטה כי לליגת העל יש מינהלת משל עצמה.

אבל חוץ מליגת העל, לליגת העל יש כספים משל עצמה. לא משנה, איציק לארי, אני הולך לחסוך לך הרבה כאב ראש היום. ברוך הבא ידידי, אני רוצה להגיד לך, שאנחנו דיברנו עם המרכזים, יש פה את נאור, יש פה את יורם אורנשטיין, אנחנו מדברים איתם.

אני בעוונותיי הרבים הייתי יושב ראש קבוצת ספורט,

בליגה ב', עלינו לליגה א', בסוף ליגת על, אבל איך עשיתי את זה? איך שרדתי? הייתי חרא של שחקן, סליחה על המינוח, מתנצל, אבל שיחקתי, ניסיתי. בגלל שלא הצלחתי כשחקן, הפכתי להיות יושב ראש קבוצה. בסוף אנחנו מבינים שהמרכזים הם הגורם הנגיש ביותר לקבוצות הספורט הנגיש ביותר, המבין ביותר, המתחשב ביותר, הבקי ביותר בצרכים שלהם ובדברים שהם צריכים לפעמים בשביל לחיות. מכבי כפר קאסם, אין לו לשלם ביטוח בתחילת שנה, הוא יבוא לעיסאווי: תן לי תרומה. עיסאווי יגיד לו: שמע,

אני לא יכול לתרום לך יותר, פעם תרמתי לכם הרבה כסף. אז הוא הולך בסוף למרכז מכבי ואומר לו: תעזור לי לשלם את הביטוח. לכן אני אומר שאני מבחינתי את החוק הזה אעביר רק אם נפתור את הסוגיה הזאת. מה המוצע לעומת הקיים? מוצע שהכספים עוברים כמובן במסגרת התקציבית ממשרד האוצר לטוטו, קודם כל בשביל שהעניין התקציבי יובהר, כדי שלא יהיו עניינים תקציביים. הטוטו יקבע קריטריונים לחלוקה, שמן הסתם הוא יודע את הקריטריונים המשפטיים, הוא מכיר אותם, הוא גם יכול לקבוע אותם בצורה אובייקטיבית ומקצועית. זה לא הטוטו. סליחה, משרד הספורט אם הייתם יודעים איזה יום עובר עלי היום. אז הכסף יעבור ממשרד האוצר - - - - ממשרד התרבות לטוטו. בסופו של דבר הוא יגיע לטוטו, והטוטו יעביר את הכסף למרכזים. הכסף שיעבור למרכזים, יחולק בהתאם לקריטריונים שלא המרכז יקבע, זה מה שהתכוונתי לומר. מי שיקבע את הקריטריונים לא יכול להיות המרכז, צריך להיות מישהו אחר שקובע את הקריטריונים.

אז המועצה שתקבע, והמועצה תקבע את הקריטריונים

זה כל האירוע מבחינתי. המרכז יחלק את הכספים לקבוצות,

לא לא, לא יהיה יותר הטוטו. - - - הוא יכול לרצות, אתה יודע כמה דברים אני רוצה? מי שמחלק זה אך ורק המרכזים, הם מחלקים את הכסף. לא הבנתי את השינוי מההצעה הקיימת, שבמקום הוועדה המשותפת רק המרכזים יחלקו אותו?

ברור שזה אי

בוודאי שהמרכזים לא יכולים לחלק מכספי מדינת ישראל. איך זה קרה לפני חמש שנים? הכסף לא היה חלק מהכנסות המדינה. מיקי, אם ההצעה תשונה אנחנו נתמוך, כפי - - - אם אתה תעמוד על מה שביקשת, זה יהיה מעניין. הכסף לא היה בתקציב המדינה, זה נכון, אבל אני חוזר ואומר, גם כשהכסף בתקציב המדינה, רשאית המדינה, אם היא רוצה וחפצה בכך, לדאוג שמישהו יחלק בעבורה את הכספים, ולא היא תחלק אותם ישירות, בהתאם לקריטריונים שהיא קובעת. קודם כל, אין חיה כזאת כרגע, זה משהו חדש. אז אני אחד הממציאים החדשים. אני צריך לבוא?

אתה הולך ובא, אז נדחה את זה למחר. מירב, אני מבקש ממך להוביל את זה למקום שאני דיברתי עליו. בלי זה, אני לא אוכל להצביע על החוק. מיקי, בלעדיך זה לא יתקדם. אבל מחכים לי דודי אמסלם ויואב הורוביץ.

אני מבקש את זכות הדיבור.

אפשר לפני כן הבהרה? אנחנו לא מבינים על מה הדיון. אף אחד לא מבין, זה בסדר. מה תפקידנו? יש פה אי-בהירות גדולה, מה נדרש מאתנו, בגלל זה ההתייחסויות חייבות להיות בהתאם. מיקי הטיל פצצה ויצא. אני מציע לעשות הפסקה בדיון. תודה לכל העצות. עיסאווי ידבר ואחריו עודד פורר. מאוד רציתי שמיקי ישמע את מה שאני הולך להגיד. חברים, זה לא סוד, מאז שהרפורמה התחילה אני הייתי נגדה, עמדתי היתה הכי ברורה

זה שוד כספי הטוטו, חד וחלק, אין לזה הגדרה אחרת. האוצר התחיל לשים יד על כספי הטוטו. ברגע שהכספים האלה עוברים לאוצר ככסף לא צבוע, גמרנו. אני הייתי מתחילת דרכי נגד השוד הזה, אבל זה עבר, כי אני בדעת מיעוט. אנחנו אמרנו והבהרנו והדגשנו את זה בדיון הראשוני, שלא יהיה ניתן ליישם את הרפורמה הזאת לא במשרד התרבות ולא במשרד האוצר. משרד האוצר לקח את הכסף, משרד התרבות רצה את השליטה. את השליטה צריך לתרגם לעשייה, ואיך הכסף הזה יגיע לשטח? זה היה ברור שיהיה כישלון, והכישלון מהדהד ועובדה מה שאנחנו רואים. הצעת החוק הזאת באה כהוראת שעה כדי לפצל את האחריות, להשאיר את סוגיית המתקנים באוצר, הכסף הגדול שבינתיים הספיק לקחת 1.2 מיליארד מהטוטו, כסף שמיועד למתקנים. לך תדע אם נראה את הכסף הזה, העיקר שייכנס לבריכה של האוצר, העיקר שהתיאבון של האוצר פתוח, מקבל 1.2 מיליארד מהטוטו למתקנים עתידיים,

עכשיו אומר משרד התרבות: הצעת החוק הזאת באה לפצל את ארבעת התחומים שדיברו עליהם ברפורמה שני תחומים שבהם הכסף הכבד יישאר במשרד התרבות, שזה המתקנים, ושאר הדברים, איפה שיש בעיות, אני רוצה להחזיר את המצב לקדמותו, את העבודה מול האגודות.

גברתי היושבת ראש? התהליך היה שהטוטו לפי כל עשרות השנים עשה וניהל את כל מערכת ההימורים, חילק כסף לאגודות, לאיגודים ולמרכזים ולכל גופי הרוחב האולימפיים והדברים התנהלו נכון. עכשיו שמו עין על הכסף ועל הכוח, האוצר לקח את הכסף והתרבות לקח את הכוח. גברתי, מה שתמוה בעיניי, מה מפריע לכם להשאיר את כל הכסף בטוטו והאוצר יקזז את זה מתקציב משרד התרבות? מה אתם שמים את היד על כסף שהוא לא שלכם? זה כסף של ספורטאים, של אנשים שהימרו כדי לתמוך בספורט. יש לי אולי 100 הסתייגויות על הצעת החוק. אני אדבר עד שהדברים יהיו ברורים. עכשיו מציעים לנו הארכת הוראת שעה כי הרפורמה צריכה להיכנס לתוקף באחד בינואר. הוראת השעה לא צריכה להיות, כי בעוד שנה שוב יחזרו להוראת שעה חדשה. צריך לבטל את הרפורמה מהיסוד. השאלה השנייה שאני מפנה לחבר'ה מהאוצר, איפה נוהל שר האוצר, שבדיון הקודם שקיימה ועדת המשנה הובטח שתביאו? אני ביקשתי והבטחתם להביא לנו 1.2 מיליארד שקלים. הכסף שקיבלתם מהטוטו, לאן הוא מיועד ולאיזה מגרשים?

אני לא קיבלתי, ורשמנו את זה

שלא קיבלנו. אתה תתייחס לזה. אחרי שהתפוצץ הדיון על נושא התקציב לטובת קידום שילובם של יוצאי אתיופיה בישראל, שם העליתי את הנושא הזה, הייתי אומר שבכעס מסוים העליתי את הנושא הזה. כנראה שהכעס עזר, כי בסוף הדיון אני קיבלתי את החומר. זה לא הועבר לוועדה בצורה מסודרת,

החומר הזה אכן נשלח ביום ראשון. הבטחות צריך לקיים. יושבים כאן יורם וגלילי. בזמן הדיון על הרפורמות, דובר על כך שבמבחני התמיכה ניתן 20% ליישובים הערביים ולקבוצות הערביות. דיברנו ולא יושם, ואני עומד על זה שמה שדובר אכן ייושם. יושב-ראש הוועדה הציע דבר שאני לא יודע אם ניתן ליישם, בוא נשים את זה על השולחן. מיקי רוצה שכספי הטוטו שמחולקים על פי מבחני תמיכה שנקבעים במועצה, שכל הכסף ילך למרכזים, והמרכזים יחלקו על פי מבחני תמיכה. זאת סוגיה שעצם העלאתה יש בה בעייתיות. אני מציע לבטל את הרפורמה הזאת. אין לה זכות קיום והיא נידונה לכישלון, והיא תידון עוד לכישלון. זה ברור, חבר הכנסת עודד פורר ואחרי זה שי באבד. קודם כל, אני שמח שמתקיים הדיון הזה. אגב, אנחנו קיימנו כבר בוועדת המשנה לספורט שני דיונים על הרפורמה הזאת, מרגע שהבנו שהיא תקועה

אני אומר זאת בצער, כי אף אחד מאתנו, מהיושבים כאן, לא מחפש מצב שקבוצות הספורט יקרסו והתקציב הזה לא יגיע. אבל אנחנו כבר נמצאים בפאול. הרי זה ברור שאנחנו בפאול, כי קבוצות הספורט שאמורות לקבל כסף נניח בינואר, עוד לא יודעות מה הן יקבלו ואיך יקבלו ואיך העסק הזה יעבוד. מירב, דווקא את לא היית. אני לא יודע אפילו אם את חברה בוועדת המשנה. אני חברה. הקבוצות שבאו לפה, אנחנו לא מדברים על קבוצה שמקבלת תקציב של מיליון שקל בשנה, שני מיליון שקל בשנה. מגיע לפה מתנדב של מכבי קריית עיקרון. בנק אין להם זה בטוח. הוא מקבל הקצבה של 7,000 שקל בשנה.

המונית לפה רק לשני הדיונים עלתה לו ועוד מעט הוא גמר חלק מההקצבה, והוא לא יודע מה יהיה אתו. איך הוא צריך לנהל את קבוצות הספורט האלה? דווקא ביישובים הקטנים, הרבה פעמים ביישובים הפריפריאליים, אין להם שום ודאות ולא הצלחנו לייצר להם את הוודאות הזאת, הם לא יודעים מה יקרה איתם בינואר, הם לא יודעים אם הם יראו את הכסף או לא יראו את הכסף, ובסוף מי שישלם את המחיר זה הילדים והנוער שמשחקים שם וזאת גם היתה הדרישה שלנו בוועדה. למה אני אומר את זה בצער? כשישבנו בוועדת הרפורמות בדיוק על השינוי הזה, אמרנו, אמרתי אז גם כחבר קואליציה: חברים, הכספים לא יגיעו לקבוצות, חבל על הזמן, המודל שמציגים פה לא יעבוד, הוא לא יעבוד במדינה. הם לא יידעו איך לעבוד עם כל ערימת הגופים האלה, ועובדה היא שזה באמת לא עובד.

למרות כל הרצון הטוב. הסיפור של הרפורמה הזאת מאוד פשוט. יש פה מלכודת דבש, שהאוצר שם למשרד התרבות והספורט. משרד התרבות והספורט נכנס לתוך המלכודת וטבע בדבש הזה. אמרו לו: אתה תקבל המון כסף, אתה תקבל את הכסף של הטוטו, מעכשיו זה כבר לא הטוטו, זה משרד הספורט.

משרד הספורט לא יודע לעשות את מה שעושה הטוטו.

יש כל מיני מגבלות וכל מיני דרכים שבהן הממשלה עובדת, ולצערי הבירוקרטיה הממשלתית שלנו בהרבה מאוד תחומים היא מסורבלת מדי

אני לא אומר שהם לא פועלים כדי לשנות את זה,

הציג בפנינו המנכ"ל גם בדיונים שקיימנו כמה פעולות שהם עשו כדי לשנות את זה, אבל לשנות את הבירוקרטיה הזאת לוקח המון-המון-המון זמן, המון זמן, וגם זה עדיין אני אומר בתוך סד הזמנים ואיך שהממשלות פועלות, ועובדה אנחנו כבר בבחירות, תלוי מה יחליט חבר הכנסת זוהר.

אבל בסוף יגיעו הבחירות האלה וזה יגיע השנה, ועוד פעם זה לא יקרה. אני כן רוצה להתייחס ספציפית להצעה הזאת. הרי בסוף כשאתה נכנס להצעה הזאת, אם נלך אפילו להוראת השעה עצמה,

מה המשמעות של מה שכתוב פה? כתוב פה ש"סכום התמיכה יחולק בין גופי הספורט לפי מבחנים שוויוניים שיקבע שר התרבות והספורט". הליך קביעת מבחנים של תמיכות בממשלה הוא לא הליך קצר. הוא גם לא הליך ארוך. אז טעות היא בידיך. כל משרד עושה את זה. כל משרד עושה תמיכות? אם כתבת פעם תקנות תמיכות - - - אבל קיימים כבר.

זה לא משהו שממציאים, לכל משרד יש תקנות תמיכות כאלה. לכל משרד יש תקנות תמיכות, אבל אלה תקנות תמיכות שלא קיימות היום, הן חדשות. זה חדש, אלה לא תקנות התמיכות שהיו. - - - מהמועצה להסדר ההימורים, אמרנו את זה בוועדה שלך. אמרתם שעוד אין לכם את האישור של משרד המשפטים על התקנות.

איך יש לכם אישור על תקנות, שאתם עוד לא יכולים להתקין אותן כי החוק עוד לא עבר? יום שלישי יהיה כסף? אדוני, זה לא עובד ככה, חברי הכנסת מדברים עכשיו.

לצערי ביום שלישי לא יהיה לכם כסף וגם לא ביום שלישי הבא, אבל בשורה התחתונה, אחרי שיבואו תקנות התמיכה האלה, לא תהיה ואין ודאות לקבוצות. לכן מה שאני מצפה מהוועדה הזאת לעשות ואמרתי את זה גם בוועדת המשנה ההצעה של מיקי זוהר, עליה אני סומך בשתי ידיים. אם ההצעה תעבור כמו שחבר הכנסת זוהר הציג לוועדה, אני אלך אתכם.

צריך לתקן את החוק כך שתבוטל הרפורמה, כפי שהיא בוצעה בחוק ההסדרים, נחזור חזרה למצב אפס, תבוא ממשלה חדשה ותראה לאן היא רוצה לקחת את העניין הזה, אם היא רוצה לחדש את הרפורמה ולעבוד עליה במשך ארבע שנים, יכול להיות שאולי היא תצליח להוציא אותה לפועל, להערכתי לא. את כן צריכה להגיד מתי ההגשה של ההסתייגות לחקיקה, תהליך ההסתייגויות. אנחנו תיכף נבין על מה אנחנו מצביעים, ואז נדע מתי אתם מגישים הסתייגויות. בבקשה, אדוני המנכ"ל. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש וחברי הכנסת היקרים. אני קודם כל

לפני שנה ישבנו פה ברפורמה, והמטרה של הרפורמה הזאת היתה אחת, והיא היתה המטרה, לעשות הפרדה בין ההימורים וכספים שנכנסים מהימורים לבין ההוצאה על ספורט. לא יכול להיות מצב, וזה לא תקין, שכספי הימורים שנועדו על מנת להמר, או שאנחנו רוצים לצמצם אותם, יהיו תלויים בצורה חד-חד ערכית בהוצאות על הספורט, ככה שכל פעם שאנחנו נרצה לצמצם תופעה פסולה כמו ההימורים, אנחנו נצטרך למצוא את עצמנו בתהיות כמה זה פוגע בספורט ולמה זה פוגע בספורט. תדעו לכם שככל שאתם מצמצמים בהימורים, זה יפגע בספורט בישראל, בין אם זה מעבר כספים לאגודות, למרכזים או לקבוצות. לכן מבחינתנו, הניתוק הזה היה קריטי. אין שום קשר בעינינו בין הימורים, בין אנשים מהמרים, לבין הוצאות הספורט שצריכות להיות הוצאות על ספורט, להקים עוד אולם ספורט, עוד קבוצת כדורגל, עוד מגרש,

מתקנים. מי שמקים אולמות ספורט בבתי הספר, התקציב שלו תלוי במפעל הפיס. אם מפעל הפיס לא ייתן תקציב, אין אולם בבית ספר, אז אל תגיד לי שההימורים מנותקים מזה. אגב, אני בעד שזה יהיה בתקציב המשרד. תנו לו לסיים בבקשה. זה היה הרציונל, ואני גם לא מאמין ברציונל הזה שאנחנו צריכים להיות תלויים בכספי הפיס ובהימורים בפיס כדי לקנות עוד מתקן. היה צריך להיות נתק מלא, והרפורמה הזאת התחילה את הנתק הזה. הרציונל השני שעמד מאחורי זה, וגם הוא בעיני נכון, זה שאין קופות קטנות. יש היום קופות קטנות בסגנון קק"ל, יש קופה קטנה פיס, יש קופה קטנה טוטו, כל אחד מייצר לו את הקופה הקטנה. עכשיו שר הרווחה רוצה לעשות לעצמו קופה קטנה בביטוח הלאומי, כל אחד רוצה לייצר לו קופה קטנה. הבעיה עם קופות קטנות היא שבמקום שתהיה אחידות של מקור אחד שעושה סדר עדיפויות לחלוקת תקציבים של מדינת ישראל ואז לוקחים את הכול ממקום אחד ועושים את התעדוף הזה; כל אחד מתחיל לעשות לו קופה קטנה ומחליט מה הוא מחלק ומה לא. אני גם לא רוצה לדבר כמובן על ההשלכות הסקטוריאליות והפוליטיות שיש לאירוע כזה. לכן ברמת הרציונל והנכון יש פעם אחת לנתק את הזיקה, ופעם שנייה שתהיה הסתכלות אחידה. הרי בסופו של יום כשאנחנו מחלקים את התקציב, הדבר הזה עובר בהחלטת ממשלה רחבה, שבה הממשלה מגדירה את סדר העדיפות ואז זה גם מגיע לכנסת, והכנסת מחליטה האם סדר העדיפות הזה מקובל עליה או לא, וזה עובר בחקיקה. ברגע שהדברים האלה נעשים בנפרד ויש קופות קטנות, פה מתחילים אירועים שהם לא בריאים, לא נכונים, עם הרבה השלכות סקטוריאליות, לא שוויוניות, לא אחידות, ובטח עם השלכות פוליטיות ולכלוך של התהליכים שאמורים להיות נקיים ושוויוניים בכל מיני לחצים פוליטיים כאלה ואחרים. אלה היו שני הרציונלים. עכשיו אני אגיד על מה אני מכה על חטא, כי בזה פתחתי. לא היתה מטרה ברפורמה הזאת, וזה לא חלק מהרפורמה, ולכן לפחות מבחינתי, מבחינת משרד האוצר,

כל דבר שיתקן את העיוות הזה מקובל, כשדרך הדבר הזה אנחנו נכניס כל מיני מנגנוני בקרה כאלה, שימנעו מהכסף להגיע לאגודות או למכרזים, שבסופו של יום אותן קבוצות קטנות יוכלו לקבל את הכסף. זאת ממש לא היתה מטרת הרפורמה. עוד יותר מזה, אני זוכר שאני הייתי בוועדה ואמרתי: זה יעבור למשרדים ואנחנו כמשרדים זו צריכה להיות הדאגה שלנו ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת. אני מכה על חטא ומצר, כי לא הצלחנו לפתור את הבעיה הזאת. לפתור את זה דרך זה שזה ייכנס באופן מלא לתקציב מדינה עם כל הנהלים וכל הבירוקרטיה כך שהמשרדים יחלקו את זה,

השתכנענו גם אני וגם מנכ"ל משרד התרבות והספורט, שהכסף לא יגיע כמו שצריך, ובסופו של דבר יהיו עיכובים מפה עד הודעה חדשה. המדינה לא ערוכה בבירוקרטיה שלה לטפל בזה, אני אומר את זה חד-משמעית.

אחד הפתרונות שמוצע פה בהצעת החוק ואני חושב שהוא נכון, או כל פתרון אחר דרך אגב שלא יפגע בשני עקרונות היסוד שדיברנו עליהם קודם שזה הפרדת הימורים מהספורט פעם אחת, ופעם שנייה שתהיה חלוקה דרך גורם אחד ולא סדרי עדיפות של קופות קטנות, אבל כן יפתור את בעיית הבירוקרטיה איך כספים מגיעים, כדי שלא יהיו עכשיו 200 מיליון של מבחני תמיכה כאלה ואחרים או בירוקרטיה מפה עד הודעה חדשה של חשב כללי שהאגודות או המכרזים לא יודעים לעמוד בהם בשלבים האלה כל פתרון שיגרום לזה שהכסף יעבור באותה תצורה שהוא עבר קודם, באותה נוחות שהוא עבר קודם ובאותה מהירות שהוא עבר קודם, כמובן שהוא עבר כדין ולא תפסנו דברים פליליים או דברים לא חוקיים שנעשים, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לתמוך בו ואותו לעשות. לכן חלק ממה שמונח פה בתיקון לרפורמה זה שהכספים ימשיכו להיות מחולקים על ידי הטוטו. כאשר מדובר על האגודות, אני מדבר על האגודות כאשר האגודות בניגוד להצעת המכרזים שהכסף יעבור דרך המרכזים, שהכסף יגיע דרך הטוטו. מבחינתי, כל תיקון שיגרום ויביא לזה שהכסף יעבור כמו שהוא עבר ערב הרפורמה שהבאנו את זה בחוק ההסדרים, תחילת 18' כל תיקון שיחזיר את חלוקת הכסף וחלוקת הכסף בלבד לאותה סיטואציה שהיתה ערב טרום החוק ותביא את זה לסיטואציה כזאת, מבחינתנו מקובלת עלינו ולשם צריך לחתור. חלוקת הכסף והנהלים? צריך לראות איך מחילים את אותה בירוקרטיה שחלה ערב הרפורמה. דרך אגב, לאורך זמן צריך לראות איך מתקנים את זה, ואיך מחילים את אותם מבחנים ואת אותם נהלים, אבל בשלב הראשוני במסגרתו המדינה לא יודעת להעביר את הכספים בצורה הזאת והאגודות ואותן קבוצות קטנות או הפועל מרמורק או כל קבוצה קטנה לא תדע לקבל את הכספים, כי היא לא תדע לעמוד באותם נהלים או מבחנים של המדינה - - - למה כולם הולכים בסוף או לעקרון או למרמורק? כי הפועל תל אביב תמיד יודעת לקבל את הכסף, גם מכבי תל אביב. הם לא הבעיה, הם תמיד יידעו לקבל את הכסף. גם מכבי חיפה.

לכן כל דבר שיביא לזה שאנחנו נדע, בטח בשנים הקרובות, שהקבוצות יידעו לקבל את הכסף באותה דרך שהן קיבלו בעבר, באותו אופן חלוקה, מבחינתנו מקובל עלינו. יש הצעת חוק ממשלתית. נדמה לי שהיה פה דיון בדיוק בוועדה הזאת סביב סטייה מעמדת הממשלה, אז יש עמדת ממשלה, יש הצעת חוק ממשלתית מאוד ברורה וצריך לעמוד לפיה. ועדיין הכנסת רשאית לשנות ועדיין שר האוצר יכול להגיד את עמדתו.

אנחנו רוצים להבין - - - לא, אני אחליט איך זה מתנהל. אני לא מצליחה להבין, אם הוא מדבר והוא מדבר ואתה מדבר.

אין שום מחלוקת. אני שאלתי שאלה ולא קיבלתי תשובה. אז תמתין בסבלנות. שרעבי, בבקשה, ולאחר מכן אסי מסינג. אבל מנכ"ל האוצר לא ענה לי על השאלה. אבל היועץ המשפטי יענה לך על זה. נראה לי שהיה נכון מקודם להציג את הצעת החוק הממשלתית לפני שדנים. דרך אגב, אני רציתי להתחיל בקריאה, אבל ביקשו המנכ"לים לדבר. לי אין בעיה, אני אדבר אחרי זה. הצעת החוק הממשלתית באה למעשה לייצר הסדר משלים כהוראת מעבר לעניין תיקון שנעשה בחוק ההסדרים הקודם, שעניינו אופן היישום של העברת כספי תמיכות לאגודות ולמרכזים בשנת 2019, וישנה אפשרות בהצעת החוק המוצעת גם להאריך את זה בשנה נוספת. לפחות ההסדר החוקי הקיים כיום לאחר התיקון קובע שלמעשה יתרת ההכנסות שמוגדרת בחוק תועבר מהטוטו להכנסות המדינה זה הצעד הראשון; והצעד השני קובע, שמשרד התרבות והספורט

שורה של מבחני תמיכה, כמו שהוא מקצה הקצאות נוספות לגבי גופים אחרים. במסגרת ההצעות הללו שחל עליהן סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, תתבצע העברת הכספים לגופים השונים, ולפי הפיקוח והבקרה שחלים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב נוהל שר אוצר שהוזכר כאן קודם לכן. יש נוהל? נוהל שר אוצר היום לכלל מבחני התמיכות, תיכף אני אגע במה שמוצע כאן. תתייחס האם הקבוצות הקטנות יצטרכו לעבוד לפי נוהל שר אוצר, והאם גם גופים פרטיים, קבוצות שהן קבוצות פרטיות, יצטרכו לעבוד לפי נוהל שר אוצר? שטרם ראינו. טרם התיקון המוצע, לא היתה החרגה כלשהי

מרכזי ספורט או כל דבר אחר, והיה צריך

מבחני תמיכה, באישור היועץ המשפטי לממשלה, לפרסם אותם, לפעול לגביהם בהתאם

שנקבע לפי 3א לחוק יסודות התקציב. מה שמוצע בהסדר הזה אמרתי את זה קודם לכן, אבל זאת העמדה הממשלתית הקיימת והמחייבת כרגע את כולנו שבתקופת המעבר של 2019 ניתן יהיה לסטות מהקיים, מההוראות הקיימות לפי 3א, ומוצע כאן לקבוע הוראות חדשות, שהן למעשה מכילות את מה שקיים בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב. אפשר יהיה לעבור אחת לאחת בשינויים מסוימים, בשים לב לכך שאנחנו מדברים כרגע על העברה, כשהרצון הוא לעשות העברה מדורגת לכולם להסתגל לשינויים הקיימים. מתי הנוהל הזה יהיה מוכן על בסיס ההחרגות שאתה אומר? טיוטת הנוהל בשלבי עיצוב די גמורים.

אנחנו בסוף שנה, הקבוצות צריכות לדעת איך יקבלו, צריך לדעת איך לפנות, איך אתה מאשר חוק בלי נוהל קיים? הנוהל כמובן לא יכול להיות מפורסם לפני שהחוק חוקק. סדר הדברים הוא - - - אבל בחוק יש מגבלה שמחייבת את הממשלה תוך כמה זמן לפרסם את הנוהל? הוא אמר והקשבנו לו, שקודם כל צריך להיות חוק, ולפי החוק יש נוהל. אי אפשר לקבוע נוהל לפני החוק. אני הבנתי את זה. יש המון חוקים שאחריהם יש תקנות וגם 10 שנים הממשלה לא הביאה תקנות. האם נקבע פה תוך כמה זמן הם מפרסמים את הנוהל? השנה מתחילה והקבוצות צריכות לדעת את התקציב, על מה אנחנו מדברים? ממילא קיימת אפשרות כרגע בחוק הקודם להאריך את ההוראה לפיה מתחילה חלוקת המבחנים בשלושה חודשים נוספים, היינו עד סוף חודש מרץ.

אדוני היועץ המשפטי, קבוצה מתחילה לבנות את התקציב שלה באחד בינואר. אנחנו עכשיו בדצמבר, איך קבוצה תבנה את התקציב שלה?

היא מתחילה בקיץ לבנות את התקציב, התקציב כבר קיים. איך? אתה אומר: אני רק בסוף מרץ אשחרר, אז איך? אני אתן לך לדבר, אבל אני לא שומעת כשאתה צועק משם.

עיסאווי, שמעתי אותך ושמעתי אותו והכול בסדר, אני מנסה לקבל תשובות. אסי, מה אתה אומר לקבוצות עכשיו? יש קודם כל מודל קיים, גיא יסביר לגביו. אני תיכף אשלים, אחרי שגיא יסביר. תנו רגע לגיא להגיד מה המודל הקיים שרץ לגבי מבחן התמיכה ואיך האגודות יידעו או לא יידעו כמה כסף יש להן, כדי שנבין איך זה הולך להתנהל מינואר.

ברשותך היושבת-ראש, אני רוצה לתת תמונה קצת יותר רחבה כדי להבהיר מה בכלל הנקודה שנמצאת ברגע זה על השולחן כמחלוקת,

אני אגיע לזה. כן, הוא פשוט עצר באמצע ונתן לגיא. יש מבחן תמיכה שהמשרד

שלא הולך אגודות, זה מבחן ענפי. לאיגודים ולאגודות זה פר ענף. מתוך הענף נגזר כמה מקבל האיגוד וכמה מקבלות האגודות בתוך האיגוד. עכשיו הדיון פה הוא על האגודות. המבחן הוא מבחן ענפי. מבחן ענפי פורסם,

אנחנו התחייבנו שבינואר כבר יהיה מודל, אנחנו בשלבים האחרונים של המודל, בתחילת ינואר אנחנו יודעים כמה כל ענף, אנחנו גם נדע כמה יקבל האיגוד וכמה תקבל האגודה. אבל אתה כפוף לנוהל האוצר. מבחן התמיכה לא כפוף לנוהל, בוא נעשה הפרדה, מבחן התמיכה קובע איך מחולק הכסף, איך הוא מחולק בין השחקנים שהגישו את הבקשה. כמה כסף האגודה תקבל, זה מה שאומר מבחן התמיכה. זה תלוי, לא? יש 1,000 אגודות. יש הבדל כמה הם יקבלו ואיך הם ידווחו, אלה שני דברים שונים. 1,000 אגודות, כמה כסף הן מקבלות זה לפי מבחן התמיכה. מה התנאים שהם צריכים כדי לקבל את הכסף ואיך מקבלים, זה נוהל שר אוצר. איך אפשר להפריד? האמת שאפשר. תן לי לשמוע, אבל אלה אנשי המקצוע בסוף. קודם כל יגידו: אתה תקבל 7,000 שקל. כדי לקבל את ה-7,000 שקל, הוא יצטרך להציג: עשיתי 1, 2, 3, 4. אני רק אסיים. מה שמוצע במסגרת הוראת השעה זה שתהיה ועדת תמיכות משותפת, שקבועה על ידי נציגים של משרד התרבות יחד עם נציגי הטוטו. זה כתוב בחוק שתהיה ועדה כזאת? בחוק, זאת הוראת שעה לשנה. כל נציגי משרד התרבות. תן לי שנייה לסיים, אני לא מצליחה להבין. הוועדה הפריטטית הזאת תעבוד לפי העובדה שיש סכום תמיכה שהוא קבוע בתקנה התקציבית במשרד התרבות. יהיו מבחנים שמשרד התרבות יפרסם, יהיה נוהל שר אוצר, שהוא יהיה נוהל חדש שיהיה מותאם להקלות שיינתנו בתקופת המעבר להקצאה הזאת, ועל בסיס זה יגישו הגשה של בקשות ויידונו והוועדה תאשר מה שתאשר ותקצה את הסכום. כרגע למיטב הבנתי, הוויכוח המרכזי לא נוגע בהעברה לאגודות, אלא בהעברה למרכזים. יש דרישה של המרכזים, שהסכום שהוקצה בעבר למרכזים, שעמד על סדר גודל של 20-19 מיליון שקל, שהסכום הזה היתה שאלה מה קורה בתום השנתיים או בתום השנה הנוספת. אני אגיד מה הקושי שקיים שם. הקושי במצב הקיים היום הוא שעובר כסף למרכז כלשהו, ואותו מרכז מחלק את אותם כספים לאגודות. במצב דברים רגיל וביתר התחומים, מדובר במשהו שהוא אסור לפי נוהל שר אוצר, מכיוון שאין צורך בגוף מתווך בין מדינת ישראל לבין עמותות או אגודות אחרות שמקבלות כסף. במצב הדברים הקיים ובשים לב לכל ההיסטוריה ולעובדה שיש צורך במעבר מסודר, הוצע מנגנון שאומר: בשנתיים הקרובות גם לגבי אותם 20 מיליון שקל, נמשיך להקצות אותם למרכזים. דרך אגב, חלק הם משתמשים לפעילויות של המרכז וחלק מעבירים לאגודות הנוספות, נדמה לי שהפרופורציה שם היא 80%-20%. מה שעומד על הפרק כרגע זה מה קורה בתום

זה להבנתי עיקר הדיון. לנו יש הצעה כדי להאריך את תקופת המעבר בגדול, וזה מה שמוצג כרגע. מעבר לזה, זאת כבר סטייה מהותית ממה שקיים בנוסח הממשלתי. למעשה אפשר כבר בדיון - - - אני צריך לצאת ויש לי שאלות על הסתייגויות. כרגע הדיון קבוע רק עד שלוש ואין דיון נוסף. הסתייגויות - - - אתם יכולים להגיש אותן עכשיו בעל פה. איזה הסתייגויות?

אין בעיה, אבל איך טכנית? זאת השאלה שלי. אם אתם לא מוכנים לקבל את החוק כמו שהוא כרגע, כי אם יהיו הסתייגויות, אין חוק. זאת לא הוראת שעה, צריך לתת את זה עד 2030, כי נחזור בעוד שנה על אותו דבר, זה דבר ראשון. זה דבר שלא צריך לחשוב עליו פעמיים. מלבד הזמן, מה עוד מפריע? מפריעים דברים אחרים שדיברנו עליהם. אבל אם תיפתר בעיית הזמן, זה נגמר? 50% מהבעיה זה הזמן. מה ה-50% השני? השני זה נוהל שר אוצר. את ה-50% שלך פתרנו, עכשיו תגיד לי אתה. הרי נוהל שר האוצר לא פורסם, אומרים שהוא יפורסם. זה הגיוני שבאמת הוא יפורסם, השאלה היא מתי הוא יפורסם, מה לוחות הזמנים גם לקבלת הכסף, כי אני אסביר לך גם מה הבעיה למי שמקבל בסוף כסף מהמדינה. נניח שהוא עמד בתקנות התמיכה שפרסמו והכול בסדר, אז אחרי שבחנו את מבחני התמיכה, יודיע משרד התרבות והספורט לנציג של הפועל מרמורק או של מכבי שעריים: אתם זכאים ל-7,000 שקל תמיכה. כדי לקבל את ה-7,000 שקל תמיכה, הוא צריך להראות את הביצוע. יש תהליך לקבל את הכסף הזה. לא מספיק שהם אמרו לו: אתה תהיה זכאי. הם אומרים לו: אתה תהיה זכאי, אתה יכול לבנות על זה, בתנאי שתעשה 1,2,3,4,5. כל 1,2,3,4,5 חלק ממנו, כדי לקבל את הכסף, הוא צריך לעמוד בנוהל שר אוצר. הבעיה היא שנוהל שר האוצר הזה הוא משהו שמרחף פה. אני יכול להבין שהם אומרים: שמע, אנחנו לא יכולים לפרסם נוהל שר אוצר על חוק שעוד לא עבר. אבל בהחלט אני חושב שראוי שיהיה בחוק תוך כמה זמן נוהל שר האוצר הזה יפורסם. רק לעניין הזה, היום הטוטו מחלק לפי 1/12, ובנוהל שר אוצר המתוקן אמרנו שיינתנו

עד 75%, עוד לפני שרואים את דוחות הביצוע. זה נכון שמדינת ישראל משלמת כשהיא רוצה לראות דוחות ביצוע, היא לא תשלם סתם. בצדק אגב, זה בסדר גמור.

זה כסף ציבורי, אנחנו רוצים לקבל דוחות ביצוע.

מה שאנחנו כן אמרנו כאן, כי יש אלמנט של מקדמות ואנחנו נתנו עכשיו בנוהל שר אוצר המתוקן שמתגבש בימים אלה 75% אפשרות לתת מקדמה טרם הוכחת הביצוע, שזה שלב שמבחינתנו הוא מיטבי יותר מהמצב היום בטוטו, שזה 1/12. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני רוצה לפרוס באוזניכם מה עומד ברגע זה על הפרק, למה הגענו ואיפה יש בכלל מחלוקות ברגע זה. קודם, כל, מבחינת תהליך החקיקה, במידה והתיקון הזה לא עובר, המציאות היא שהחל מהאחד בחודש אנחנו נמצאים במצב שהרפורמה נכנסת לתוקף ואנחנו מציעים אותה as is, עם כל המשמעויות מרחיקות הלכת, שהן הרבה יותר קשות מהמצב שהתיקון הזה מאפשר, אז קודם כל שכולנו נבין באיזה סרט אנחנו חיים.

מאוד-מאוד חשוב מה שהוא אומר, זה מאוד קריטי. אני רק רוצה שתקשיב, כי זה חשוב. מודעים לזה. אגב, יש הצעת חוק פרטית שלנו לבטל את העניין הזה, אפשר לעבור על הנוסח הזה. אני רק מזכיר לכולנו, שבמידה ומחר הכנסת מתפזרת, שום דבר לא יכול לעזור יותר ואנחנו נכנסים כבר לסרט אחר.

אנחנו יכולים להכניס את הנוסח הזה לפה ולהגיד שזה הנוסח מעכשיו ועל זה להצביע. זה לא רק הפרטית, אנחנו יכולים לקחת את הנוסח הקיים. תיכף המשפטנים יגידו מהותי,

להגיש לך את ההסתייגויות או מספיק שאני אגיד אותן? כרגע יש רק את הדיון היום. אם הכנסת מתפזרת שבוע הבא, אני צריכה לנסח את זה

אז כל הדיון לכאורה צריך להיות היום. אני שואל לגבי ההסתייגויות, להגיד את זה בעל פה או להגיש לך את זה בכתב?

אבל כרגע מכיוון שהדיון קבוע רק היום,

מה העמדה שלנו כמשרד התרבות והספורט ומה התיקון שאנחנו מציעים כאן ומה ההבנות עם האוצר, גם עם החשב הכללי וגם עם אגף התקציבים.

אנחנו גם מאוד מוטרדים מהסיפור של האגודות. אנחנו מאוד שמחים מסיפור האיגודים, ואת סיפור המתקנים פתרנו והמשרד לקח אחריות, הוא יודע לנהל את זה. אנחנו פרסמנו את מבחני התמיכה לגבי האיגודים, עשינו את זה גם בעבר,

הזירה הזאת נפתרה והחלק הזה של הרפורמה עובד כמו שצריך. הבעיה המרכזית היתה בעיית האגודות, אמרנו את זה מהיום הראשון, שאנחנו לא יכולים כמדינה לקלוט את האגודות, בטח לא מ-day one, יש כאן תהליך שצריך לעשות. צריך לייצר גם מנגנון מקל, שיהיה איכשהו תמונת מראה מקסימלית של איך שהדברים נעשו בטוטו, כי האגודות הקטנות האלה שכולם דיברו עליהן לא מסוגלות לעבוד מול המדינה, פשוט לא מסוגלות. נעשה מאמץ גדול לעשות נוהל שר אוצר אחר,

יותר ידידותי, תיכף אני אגיד עליו כמה מילים, וגם בתוך התהליך הזה לתת למרכזים לשאת בתפקיד מרכזי כדי לאפשר את הדבר הזה. לכן התיקון שאנחנו מציעים זה ההבנות שהגענו אליהן מאחורי הקלעים. ככל שאפשר יהיה לעשות משהו אחר, תיכף נגיד מה הוא, לנו אין בעיה אם זה מתאפשר משפטית. אבל חייבים להגיע להבנות היום. ההצעה שלנו אומרת, שקודם כל המשרד מקבל את הכסף, המשרד מעביר לטוטו והטוטו מחלק, בדיוק כמו שזה קורה היום דרך אגב. יש מבחן תמיכה, האגודות יידעו כמה כסף יש להן כבר בינואר,

כמו שגיא הציג לפני כמה דקות. הנוהל שאנחנו מאפשרים כאן מאפשר בפעם הראשונה לתת לאגודות, עוד לפני שהגישו בכלל דוחות, 75% מקדמה, הן רק צריכות להראות שיש להן אישור נוהל תקין, שזה דבר בסיסי. יותר מזה, הן יכולות להביא את האישור הזה בסוף שנה, שבנוהלי המדינה צריך להביא בפברואר. יש כאן הקלה דרמטית.

גם האיגודים יקבלו מקדמה של 50%, שזה גם הישג דרמטי. זאת הקלה של המדינה וזה הביטוי של הרפורמה, בגלל שזה עבר למדינה.

אנחנו מבינים שעל פי הנהלים עדיין המדינה לא מוכנה לוותר על זה שהעמותות חייבות לדווח בדוח ביצוע שלהן 10% הון עצמי או השתתפות עצמית כזאת או אחרת. אנחנו לא רואים איך העמותות הקטנות, האגודות הקטנות מסוגלות לדווח את ה-10% האלה. גם כאן הגענו להבנה, שהן יוכלו לדווח על מתנדבים במסגרת ה-10% שלהן, זו גם כן היתה הקלה מסוימת.

עדיין אנחנו חושבים שלאגודות יהיה קושי לעשות את זה, וכאן נכנסים המרכזים לתמונה. אנחנו מאפשרים למרכזים לעשות את כל עבודת הדיווח והריכוז של החומר עבור האגודות, וגם לשפות אותם בגין העניין הזה, מעבר לכסף שנאמר.

אנחנו מוכנים להעמיד בהסכם עם האגודות תקציב שלא היה מעולם למרכזים,

כלומר תקציב שינוע בין 25 ל-26 מיליון שקלים, גידול דרמטי ביחס לתקציב שהמרכזים קיבלו עד היום. עד היום הם קיבלו בממוצע בין 19 ל-21 מיליון שקלים, אל תתפסו אותי במספר, אבל כאן מדובר בין 21 ל-26 מיליון שקלים. אנחנו מוכנים גם להכיר במעמד של העמותות, בניגוד למה שקיים במדינה, כעמותות צינור. כאן אמר אסי, היועץ המשפטי של האוצר, שאנחנו מוכנים להכיר בזה לתקופה שיכולה להאריך עד ארבע שנים. במהלך ארבע שנים יהיו דיונים,

אנחנו מכירים במרכזים פעמיים: פעם אחת כעמותות צינור אל מול 26-25 מיליון שקלים, ופעם שנייה כגוף מייצג שיעבוד מול המשרד ובעיקר מול הטוטו וידווח לטוטו על המועדונים, כדי שהם יקבלו את הכסף.

תהיה להם היכולת גם לקבל תזרים מזומנים, למרכזים כל המענה, אנחנו גם מעצימים את המרכזים.

הכול טוב נשמע, נכון? בכל זאת, איפה הבעיה? הבעיה שאומרים המרכזים: אנחנו רוצים, ואומרות גם העמותות, הן עכשיו קצת אדישות, אבל נניח שנדבר על המרכזים ועל האגודות גם יחד

זה אפשרי, אני עכשיו חותם על זה,

מה שאמר חבר הכנסת פריג' לפני כמה דקות, אבל הבהיר לי אתמול אסי שזה בעייתי אנחנו רוצים שנוהל שר האוצר לא יחול עלינו, אנחנו רוצים לעבוד כמו שעבדנו בעבר, כלומר: הטוטו יחלק מתוך שורת הרווח שלו את הכספים למרכזים ולעמותות על פי נהלי הטוטו כתאגיד עצמאי עם גוף משפטי עצמאי.

40% נשים ונציג ערבי אחד.

בדיונים ברפורמה דובר על נתינת העדפה לקבוצות

הבהרות אחרונות לפני הצבעה. אנחנו רוצים לפרוטוקול לעבור על כל הסיכומים שנעשו.

זה בדיוק מה שאני עושה, ויש לי עוד הערה אחת שרציתי להעיר.

אני קודם רוצה להגיד מה התוספת,

הבנתי אותה.

החברים הללו ששר הספורט ימנה,

שני החברים הללו יצטרפו מאוגוסט 2019. מצוין, מה הבעיה?

מאוגוסט 2019 יצורפו לוועדה עוד שני חברים.

בכל מקרה לא יתחילו לשבת בוועדות על 2020 לפני האחד בינואר.

אני רוצה השפעה של האנשים לפני תחילת עונה. זה עניין עונתי וספורט זה

את זה לא אמרתם לי. לא משנה, אנחנו כבר לא צריכים, משרד הספורט? משרד הספורט, אני כבר אשלח למירי איזה מישהו... למה, היא נצחית שם? האמת היא שאתה צודק, אין מצב שהיא שרת הספורט הבאה,

בכל מקרה היא לא תהיה שרת הספורט. אם היא תהיה עוד פעם שרת הספורט, היא

ברגע שאני מסכים עם אסי, משהו לא טוב קורה.

ואני מוחקת את (ב) "שר האוצר ושר התרבות והספורט רשאים,

שמעתם את השאלה

זהו גברתי? אנחנו לקראת סיום טרם עוברים להצבעות.

זהו, נגמרו ההפוגות של ההומור.

נא לסיים. סיכמתי אתו - - - סיכמה נוסח, מצוין.

בסעיף (ח) כתוב "לא יעביר משרד התרבות והספורט". לא צריך "לא", אלא "משרד התרבות

איך אתם יכולים להחליט את זה?

זה מתבטא ב-2.5 מיליון לשנה, זה לא מיליונים, שמעת יורם? שמעת נאור? הנה הוא אומר לך כן. שמעת מר שרעבי?

נפעל לטובת העניין הזה. הבטיחו לי פעם שעברה

בהסכם כתוב 25 פלוס אחד.

כן, בכפוף לחתימה על ההסכם. אוקי, יש הצהרה לפרוטוקול שזה 25 מיליון, בכפוף לחתימה על

אתם עושים את זה בהקדם האפשרי, ובי"ת,

לנסות להחיל את זה גם בשנת 2019,

רטרואקטיבית. אנחנו נפעל כדי להחיל את זה ב-2019, אבל אני אומר מה העניין,

עוד הערה חשובה,

זה ירד, זה נוהל במקום הסכם. אז אפשר לחלק למרות שאין הסכם?

יהיה